בוקר טוב.

ועוד כמה חברי כנסת שלא נמצאים פה. אנחנו מקיימים דיון על המחסור החמור בקלינאיות תקשורת: אלפי ילדים נותרים ללא טיפול ראוי. חברות הכנסת ביטון ומזרסקי הגיעו לכאן.

יתרה מזאת שגם זה דבר חשוב שהייתי רוצה לקבל עליו תשובות

לסיכום. - - משלמים לגן תקשורת גם כשאין קלינאית תקשורת, והרבה פעמים לא מקבלים החזר על הכסף. זאת אומרת הם משלמים על מוצר שהם לא מקבלים. אתה מדבר

כי כל הזמן מחליפים את הטרמינולוגיה.

זה גן מסוג אחר? אם יש הבחנה בין שני המושגים.

ובגן תקשורת לא הייתה קלינאית תקשורת? בגן תקשורת לא הייתה קלינאית

קופת חולים לא הייתה מוכנה להשתתף כי אני זכאית לקבל את השירות בקהילה. מדובר על אלפי שקלים,

זה הרבה מאוד כסף.

כל טיפול אצל קלינאית תקשורת זה בין 250 ל-350

זה מתחיל בדיוק בשלב שצריך להשקיע הכי הרבה באותם ילדים גם כדי לצמצם את הפערים וגם כדי למקסם את הפוטנציאל שיש בכל ילדה וילדה במדינת

תודה רבה.

אחמד טיבי במציעים, בבקשה. אני אחד היוזמים גם של החוק במקור ב-2008. אני אקרא ממצאים מהדוח האחרון. קח את המיקרופון.

הגעתי מוועדת הכנסת. הצעתי הצעה דחופה לסדר היום לדון בסיוע

הבעיה העיקרית היא התשלום לעובדים. אם הם לא מתוגמלים הם לא נמצאים במגזר הציבורי, אדוני. אנחנו שוכחים דבר מאוד פשוט: יש פה נייר עמדה, ובו הם אומרים בפירוש: אין

אני רוצה לעשות מיפוי חשוב שנדע אותו: אכן אין בעיה מבחינת הפקולטות לקלינאיות

לרבות בדרום.

ככה לאט-לאט מי שהפרוטה בידו

הגברת שכעסה גם כשישלמו לכם 500 שקלים מגיע לכם - - נכון. אתם

לכן אני מציע לך, אדוני: תקרא למנכ"לי הקופות ולשר הבריאות שיישבו כאן ויפתרו את הבעיה.

ושר החינוך ומשרד האוצר אני מציע לשאול לידיעה כמה זמן לוקח לראות ועדה. כי צריך

איזו ועדה?

עוד לפני שהוא

אבל אני באמת בוחר בקארין. הנה, תתחילו לעשות חשיפה, אאוטינג. חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה. תודה רבה, כבוד היושב-ראש ותודה ליוזמים.

תודה רבה.

את לא צריכה לעבוד קשה כי אני זוכר שאני זכיתי להיות פעמיים חבר בוועדה למינוי דיינים והיו לי כמעט 100 קולות. כך שאת יכולה להיות רגועה.

אני רוצה להודות למציעים על הנושא החשוב. הרבה פעמים מדינת ישראל מסתכלת על החור שבגרוש. באים נציגי האוצר שעושים

בוקר טוב. אני נמצאת כאן היום גם כיושבת-ראש האגודה הישראלית של קלינאי תקשורת וגם כנציגת החוג להפרעות בתקשורת באוניברסיטת תל-אביב.

שאלתי על השכר. השכר נע בין שכר מינימום שהוא על הגבול של 30 ומשהו שקלים ועד פה יש לי דוגמות לתלושי שכר וזה מגיע ל-90 שקלים. זה שכר מבזה. אני מדברת על שכר ברוטו.

בשוק הפרטי זה 400. אני לא מדברת על השוק הפרטי - - בסדר, רק לשם

הבינוני והארוך של הפער במקצועות הבריאות

ואנחנו מבקשים מהוועדה שתעקוב אחרי הפרסום. הדוח היה צריך להתפרסם כבר לפני

ואולי היינו יכולים להבין מה הוא רוצה לאכול או כשהוא מבקש מוצץ בעזרת לוח של סמלי תקשורת והוא לא מקבל את המענה הזה.

אנחנו כאן בשביל להילחם בשביל המטופלים שלנו שיקבלו את העזרה שהם זקוקים

לא יעזור אם המדינה לא תעשה מעשה רציני. אנחנו כרגע בשעת חירום.

בצהלה וגם בבני-ברק במעון של "אוהל שרה", ואני רוצה להגיד בפני

הוועדה הנוכחית בחנה מכלול של צעדים בשלושה צירים מרכזיים: הראשון, הגדלת היצע כוח האדם, השני היה הגברת האטרקטיביות של העבודה במגזר הציבורי, והשלישי היה הגברת היעילות במסגרות השירות הציבורי.

אני אציין לגבי השאלות שעלו

בריאות כללית, בבקשה, אתם נותנים החזרים? אני נוירולוגית ילדים ואני אחראית על התפתחות הילד בשירותי בריאות כללית. אנחנו נותנים הרבה מאוד החזרים. ההחזרים הרסו את השירות הציבורי - - נכון. - - הם לא פתרון לשום דבר, אלא רק מעודדים יותר ויותר עבודה פרטית. הם מעודדים מעבר של הקלינאיות מהשירות הציבורי אל השירות הפרטי. אני מסכים עם מה שאת אומרת, כולנו מסכימים עם מה שאת אומרת. אני מדבר על ברירת מחדל. - - - היות שיש מחדל חמור מאוד כפי ששמענו פה אז שמעתי שאתם נותנים החזרים. - - - לא להפריע כי אני עומד לסיים. מכבי שירותי בריאות, בבקשה. זה נורא נחמד להטיף לנו כשהרופאים עושים מה שהם רוצים בשירות הפרטי. טלי קויפמן, בבקשה. בקצרה מה שאת יכולה להוסיף על מה שלא נאמר לגבי ההחזר. אני מסכימה עם כל מה שאמרו פה קודמותיי מקופות החולים. ההחזרים האלה הם לא הפתרון, הפתרון הוא השכר ולהביא קלינאיות חזרה למגזר הציבורי. שאלה קצרה ללאומית גם אתם נותנים החזרים? כן,

נותנים החזרים.

רוצה לשאול את משרד החינוך מי ממשרד החינוך? מה את עונה על מה שסיפרו כאן לגבי התלאות של הקלינאיות? אני מזדהה עם רוב הדוברים, למעט עם אלי גבאי שאני כבר אענה לו באופן נקודתי. אני מזדהה עם החסר, כל המגזר הציבורי בבעיה. אנחנו מודעים לזה. אני גם רק לספר מה אנחנו עושים למען זה כי אנחנו עושים מספר דברים. אבל אני רוצה להבהיר משהו כי הפוקוס היה פה על גני התקשורת. החסר שלנו במערכת החינוך הוא במורים מטפלים בכלל המוגבלויות, לא רק קלינאיות תקשורת. אנחנו ממוקדים בקלינאיות תקשורת. בדיון הבא נדבר על החינוך. אבל - - - בעוד מוגבלויות. דווקא בגני התקשורת יש שותפות של משרד החינוך ושל משרד הבריאות.

הטיפולי בגנים שלנו ניתן גם על ידי משרד החינוך וגם על ידי משרד הבריאות באמצעות הטב"ם טיפול בריאותי מקדם. זאת אומרת כשאתם אומרים שאין מטפלים בגן משרד הבריאות נמצא בתוך הגנים, זה שירות משותף של שני הגופים, ואי אפשר לומר שזה רק משרד החינוך. אני לא יודעת מה מצבן של העמותות המקצועיות הזכייניות, וגם להן אין מספיק מטפלים. אז יש פה שותפות של שני המשרדים. תוכלו לתת לוועדה בכתב ובמייל את כל הפריסה שהיית רוצה להגיד פה? כן, יש חוזר. אני חייבת לציין שאמנם המטפלים בהסכמי השכר האחרונים לא הוגדרו במדויק אבל כל המטפלים, ככל עובדי ההוראה, מקבלים העלאה ניכרת בשכר בדגש על מטפלי הוראה חדשים - - רק החדשים.

- - אני קיבלתי העלאה של תשעה שקלים. אתם לא רואים את השעון. השעה 11:00 ואסור להפר את תקנון המליאה. - - - אני מסכם את הדיון: אני מבקש בכתב את הדברים שלך, ואם את רוצה נעלה את זה לאתר. נעשה עוול נוראי לעבודה הסופר-מקצועית של המטפלים במערכת החינוך.

שכשמטפלים אומרים למה הם רוצים לעבוד במערכת החינוך זה בגלל הפיתוח

הייחודי החינמי, ואני אתן לך הרבה פוסטים של הרבה מאוד מטפלים. אז את זה אני רוצה לקחת בצד. אני לא עשיתי - - - תודה רבה. אני רואה שמהנדסים מוצאים יפה עבודה. אני רוצה להודות לכל מי שהשתתפו. מי שיש לו עוד מה להגיד יכול לשלוח לנו מייל לוועדה, ואנחנו נקרא את זה. רק שנדע שבייביסיטר בת 15 מקבלת יותר מאיש טיפול. זה ביזיון. בייביסיטר בת 15 מקבלת יותר ממני.

הישיבה הזאת נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:00.